בוקר טוב

6 באפריל 2020. נתחיל בהצעות לסדר.

כי אנחנו צריכים להספיק גם את החשב הכללי וגם את מנהל רשות המיסים. כולם גם נמצאים בתוך לו"ז בין